בוקר טוב לכולם, אנחנו מתכנסים כאן לדיון הרביעי שלנו בנושא הזה.

השכל. אז קודם כל היה דיון חשוב מאוד בוועדת הכלכלה, שבאמת הרגישה אחריות מאוד לגיטימית על כל סוגיית הייצוא והייבוא כי אלו חלק מסמכויותיה וגם חבר הכנסת מיכאל ביטון ציין את זה. אנחנו סיכמנו שכרגע זה חוזר לפה והם לא ימשיכו לקיים דיונים בנושא, אבל אנחנו בשיח משותף על כל ניהול המאבק הזה מבחינתנו או המהלך הזה, כנ"ל לגבי חברת הכנסת שרן השכל. בעצם אני גם שותף לניסוחי החקיקה שם, רק שניסוחי החקיקה הם עסוקים בחקיקה וזה בכל מקרה דבר שייקח זמן וגם אם נהיה הכי מהירים בעולם, לצערי שום דבר לא יכול לקרות בטווח זמן של חודשים בודדים. זה נכון לגבי כל חקיקה ובוודאי כשמדובר בחקיקה מהסוג הזה. אני מקווה שיהיו לנו בשורות, אבל הן בכל מקרה לא יקרו מחר בבוקר ואנחנו פה נמשיך לנהל את האירוע הזה, בתקווה שנצליח לעשות שינויים משמעותיים ותיכף אני ארחיב לגבי זה, אבל המצב מאוד קשה. אז זה רק על מנת לעשות סדר, ליישר את כולם, גם את משרד הבריאות, גם את משרד הכלכלה והתעשייה,

משרד החקלאות, מגדלים, על מנת שכולם יהיו מאושרים לגבי איך שהסיטואציה הזו מנוהלת ולמה זה קורה. אז לעצם העניין עצמו.

אמרתי את זה גם בדיונים האחרונים ואני אומר את זה גם עכשיו - אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד,

מאוד גרועה, סיטואציה קשה ואני אפילו הייתי אומר סיטואציה לא רואיה. אנחנו עסוקים בשאלות של ייבוא וייצוא בהרבה מאוד תחומים שאנחנו מנהלים פה בכנסת, בין היתר גם אני, בענייני חקלאות. אבל פה יש מצב שאני לא מכיר בשום תחום אחר, שבו מדינת ישראל היא כביכול מדברת על שוק חופשי ומצד שני, מתנהל פה אחד השווקים המתוכננים ביותר שראיתי בזמן האחרון. שום דבר פה לא חופשי, הכל מאוד מתוכנן והדבר הדרמטי בעיני, שלא מספיק נתנו עליו את הדעת או אנחנו לפחות, לא נתנו עליו מספיק את הדעת הוא שבסוף אנחנו לא מדברים על שוק של כל אזרחי ישראל כמו בוויכוח המאוד לגיטימי על פירות וירקות שכל אדם צורך. אנחנו מדברים פה על כ-100,000 מטופלים ומטופלות ששוק הקנאביס הרפואי מיועד עבורם, הוא לא מיועד עבור אנשים אחרים, הלוואי ובהמשך נצליח לעשות גם בזה פריצת דרך, אבל כרגע אנחנו עוד לא שם ולכן הניסיון כל הזמן לטעון שהשוק יכול לעשות את שלו, בזמן שאנחנו מבינים כמה אנחנו מוגבלים ולמי אנחנו יכולים לספק את זה הוא דיון לא רלוונטי. לכן יש לי פה עוד הרבה מאוד דברים שאני רוצה לוודא היום. אבל אני אומר רגע מראש, שאנחנו צריכים וזאת המטרה של הדיון הזה מבחינתי, זאת המטרה שלי בנושא הזה, אנחנו צריכים ממש בימים הקרובים למצוא פתרון חדש או לייצר הגבלה או הקפאה של הייבוא למדינת ישראל כדי להציל את השוק המקומי, לפחות לזמן הקרוב או שכל משרדי הממשלה יחליטו ביניהם מי מקבל את ההחלטות ומי שמקבל את ההחלטות שיעז ויחתוך. כי כרגע המציאות היא שאף משרד לא אומר "הדבר הזה שלי, אני לוקח את המשימה הזאת אליי ואני רוצה מציאות שבה או מגבילים ייבוא או מחר בבוקר נפתח את הייצוא" שאני אדע שגם אם נפתח את הייבוא מחר בבוקר, מה שלא ריאלי, כי זה לא לוקח יום, לא נצליח לתת מענה לכל אותם העוסקים שהמלאי שלהם כבר מצטבר במשך הרבה מאוד זמן, שלא נדבר על אלה שאני מבין שכבר חלקם לא מגדלים על ה-100% שלהם כי הם מבינים שאין להם מה לעשות עם זה. שזה באמת גם כן, מוכיח כמה השוק הזה הוא יותר מידי מתוכנן או לפחות מתוכנן באופן עקום. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לפנות אליך יובל לנדשפט. מן הסתם חלק גדול ממה שאמרתי מופנה אלייך.

האופן שבו השוק הזה מתוכנן הוא מתוכנן על ידך אישית ועל ידי היחידה שאתה עומד בראשה. יש המון סעיפים שאנחנו יכולים לדבר עליהם פה, על חלקם גם נדבר והם נוגעים גם לשאר משרדי הממשלה. אבל אני רוצה שנתמקד בעיקר והעיקר הוא שכרגע התעשייה הזאת, גם בעקבות ההחלטות והפעולות שלך, מדממת את עצמה לדעת. זאת האמת. תעשייה שלמה במדינת ישראל שיש לה אפשרות לצמוח ולפרוח תרתי משמע והיא מדממת. שלא נדבר על המחירים הגבוהים שגם הם, לא ראיתי איך הייבוא הוריד את המחירים, אבל על זה תיכף נדבר. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה ממוקדת ולנסות להבין. יש לנו כרגע כ-100,000, אם יש לך את המספר המדויק זה מצוין. כ-100,000 אנשים במדינת ישראל שקיבלו היתר לצריכת קנאביס רפואי. אני מנסה להבין כמה טון כל האנשים האלה ביחד צורכים, מה המקסימום וכמה הם באמת צורכים וכמה ייבוא נכנס למדינת ישראל כדי להבין אם אנחנו במצב מותאם או לא מותאם, זה מאוד פשוט. בלי חקיקות וסיבוכים, אלא תאכלס וטכני מה המצב. בבקשה, בוקר טוב. בוקר טוב. אני קודם כל אומר, אני לא שותף לדעתך לתעשייה המדממת עצמה למוות. אני חושב שאלה מילים גבוהות ולא נכונות רם. אני חושב שנוסדה פה במשך שנתיים תעשייה יפה מאוד, מפוארת אפשר לומר, מובילה בעולם. אין לזה אח ורע בשום מקום אחר בעולם, אם נשים את הדברים על דיוקם. אני משתדל לומר את מה שקורה באמת ואני לא חושב שזה נכון לקרוא לזה "תעשייה מדממת". אין סתירה בין זה שהוקמה פה תעשייה פורחת - אני מסכים, לבין זה שכרגע היא מדממת. אני חושב שזה לא נכון. יש עדיין דברים וחסמים שניתן לשפר, להתגבר עליהם, תמיד אפשר. אבל אני רק רוצה לומר שכלל תעשיית הפארמה במדינת ישראל היא בין חמישה וחצי מיליארד ₪ לשבעה מיליארד ₪ בשנה, אני מדבר על תרופות בסל הצריכה הישראלי. תעשיית הפארמה נוסדה במשך 80 שנות פארמה, עשרות אלפי עובדים. קנאביס הרפואי, כמה המחזור לאחרונה היה? הנה יש פה גם את יוגב ואת האחרים, עבר את המיליארד ₪ חמישה אחוז בתוך שש שנים, עם תקינה משובחת שהעולם רוצה להעתיק מאיתנו, כי אין תקינה בעולם למוצר סופי, עם תקינה חקלאית משובחת. רגע אבל יובל שנייה, רגע. אני רוצה. רגע, אני רוצה. אתה כיוונת את זה כל כך באופן אישי וזה לא. מה לעשות? אנחנו פועלים על סמך החלטת ממשלה מספר 15/87, שקבעה בדיוק מה יהיה ואת השלבים. רגע יובל אני, מה לעשות? יש לי פה את האפשרות לנהל את הדיון. אנחנו תיכף נדבר גם על 15/87 והכל. אני שואל אותך שאלה פשוטה, כמה מטופלים יש? כמה הם צורכים? מהי הכמות? וכמה הכמות המיובאת. אוקיי, אז אני קודם כל אתן נתוני ייבוא. אני רק אומר,

היות ואנחנו צריכים גם להרחיב את הדיון, שהייצוא נפתח, החלטת ממשלה 15/87 קבעה שלא יהיה ייצוא, תשב וועדה, הוועדה החליטה ואז הייתה החלטה 44/90 לפתוח את הייצוא רק לאותם מוצרים שנמכרים למטופלים בישראל ולאחרונה, בנובמבר או בדצמבר 2021, עם חוק ההסדרים, החלטת ממשלה 224 פתחה את הייצור לכלל מוצרי הקנאביס, אפילו מה שלא נמכר למטופלים בישראל. ניתן לייצא היום כל מוצר קנאביס. למה לא מתרחש ייצוא בכאלה היקפים? כי ישראל מובילה בעולם. אין כזה שוק בעולם או דברים אחרים אבל אנחנו תיכף ניגע בזה. אז לגבי מטופלים, כל מי שירצה, אנחנו שלחנו את זה גם, אני רק שנייה רגע שאלה קטנה רם, האם קיבלת את התשובה שלנו ליושב ראש וועדת הכלכלה? את התשובה שהגיעה מלשכת השר שלנו?

אז שם אנחנו פירטנו כמה מטופלים יש.

כל מי שרוצה אנחנו ביק"ר מפרסמים פעם בחודש נתונים עדכניים לרישיונות מטופלים, זה דו"ח שנראה ככה והוא מופיע באתר היקר, שם יש לנו אותו. וכעת, בסוף ינואר 2022 היו לנו כ-109,352 מטופלים בישראל, נאמר כן 109,000, שהמינון המצטבר ברישיונות שלהם הוא ארבעה טון ו- 188 ק"ג, זאת אומרת 4.2 טון לחודש. זה הממוצע נכון לחודש ינואר 2022. לגבי ייבוא וייצוא. יש את זה גם בתשובה למיכאל ביטון בעמוד ארבע. הייבוא בשנת 2020 היה של 14 טון ו-778 ק"ג. הייבוא בשנת 2021 היה של 22 אלף טון ו- 37 ק"ג והייבוא בינואר 2020 היה של טון ו-750 ק"ג. רגע, רגע, ב-2021 היה 22,000? 22 טון. אנחנו יודעים על שלושה טון שנכנסו לארץ. 22 טון, אוקיי. עכשיו יש לי שאלה מקדימה לפני זה. הארבעה טון של הצריכה, זה המקסימום פוטנציאל? או שזה באמת מה שנלקח מהחברות? הרי אני לא מאמין ש-100%. לא מהחברות, אתה צודק. זה המקסימום על פי הרישיונות. הרישיונות מספרים לנו כמה כל מטופל יכול לצרוך, חלק מהמטופלים צורכים את כל הכמות החודשית ברישיונם,

למעלה מ-85, זה על פי נתונים אחרונים שנאספו. אבל אנחנו, האמת היא שאנחנו לא תמיד יודעים. אנחנו במערכת המחשב שלנו, היום מנסים, לאור הדיונים אנחנו מנסים לייצר את אותו פיצ'ר ממוחשב שיאמר לנו לא רק לפי הרישיונות, אלא גם כמה נמשך בפועל בבתי המרקחת. אנחנו מנסים לקבל - - - מכל בתי המרקחת. אני מרשה לעצמי להניח שאנחנו בערך בשלושה וחצי טון, אולי קצת יותר. אם זה 4.2 טון. נגיד ששלושת רבעי נמשך, אולי קצת יותר.

נמשכו על פי נתונים אחרונים כ-85%. אנחנו עשינו את זה לחודשים מדגמיים ויצא שלמעלה מ-85% מהתצרוכת הרשומה אכן נרכשה. אוקיי, בסדר. אז זה קצת יותר משלוש וחצי. זה נותן לנו, אתה צדקת כ-3.6 טון. ואין לי מחשבון פה, אבל זה לא. אוקיי, עכשיו מה כושר הייצור המקומי פה במדינת ישראל לפי מה שאתה יודע? כושר הייצור המקומי במדינת ישראל הוא. הערכה? לטעמינו לא מוגבל.

כל מגדל שרוצה. בסדר אבל לא מוגבל זה באוטופיה. כרגע יש איקס אנשים שיכולים לגדל, יש להם איקס דונם והם יכולים לייצר איקס דונם על פי הרישיונות שלהם. יש למעלה מ-200% מכושר הצריכה. כושר יכולת הגידול, אנחנו לוקחים כ-180%-200% לפי מה שרשום ברישיונות הגידול. אבל לא כל המגדלים מממשים את כל פוטנציאל הגידול, בטח שלא בכל העונות של השנה. יש חוות שהן אינן מגדלות בחלקים מסוימים של השנה את המחזורים שלהן ומצד שני יש חוות שמגישות לנו רציונל ומבקשות להגדיל את כמויות הגידול והייצור שלהן, כמובן שהן נענות. זאת אומרת שלא סתם אני אומר שכושר הייצור איננו מוגבל. כיוון שיש מספר חוות שיכולות להכפיל את כושר הייצור שלהן, האם הן בוחרות לעשות כך? כן או לא, זה על פי שיקולים כלכליים של החוות. אוקיי. שאלה אחרונה ספציפית בנושא הזה. מה מתוכנן להיות בשנת 2022 מבחינת הייבוא? מה כרגע אישרת ומה אתה ממשיך לתכנן לאשר? אני אסביר לגבי הייבוא, אני אגע בזה. יש גם מכתב של שרת הכלכלה, ששרת הכלכלה שלחה לחבר הכנסת מיכאל ביטון שבו היא אומרת שהיא לא חושבת שיש מקום להגביל את הייבוא.

הגבלת הייבוא היא לא בתחום סמכויותיו של היק"ר. על פי אמנות בין לאומיות הדבר מונח לפתחו של משרד הכלכלה, כמובן שבהתייעצות עם המשרדים האחרים. אני מניח שמיכל ממשרד הכלכלה ישנה והיא תוכל להרחיב. יצא מכתב של שרת הכלכלה שמפרט את עמדתה בנוגע להגבלות כאלה ואחרות על הייבוא. ואם מחר בבוקר, תיכף אני אחזור לשאלה ששאלתי. אבל אם מחר בבוקר, טוב אני אשאל אותך את זה תיכף. אנחנו כיק"ר, ברגע שתוטל מכסה על הייבוא או בלימה של הייבוא, כמובן שנפעל כך. אנחנו מבצעים את החלטות הממשלה. איזו החלטות ממשלה? אבל דיברת על המילה התייעצות, אני רוצה לשמוע מה אתה מניח שתהיה עמדתך ככל ומשרד הכלכלה יחליט שהוא רוצה לממש את הסמכות הזאת? ותיכף אנחנו נשמע גם את משרד הכלכלה, אבל מה תהיה עמדתך בעניין הזה? העמדה פה שלי האישית, היא ממש לא משנה. אצלינו במשרד מי שקובע את המדיניות זה שר הבריאות.

שאלתי אותך אבל מה תהיה עמדתך, מה אתה מניח שתהיה עמדתך? את עמדתי אני אומר בדיון עם השר. כמובן, את מדיניות המשרד קובע שר הבריאות, נשקלים לא רק השיקולים שלנו כיק"ר. אני יכול להביא את הנתונים ולומר את דעתנו, כי יש פה שיקולים משיקולים שונים. יובל, יובל רגע. זה נורא קל בשאר התחומים להגיד דברים נורא ברורים ופתאום להגיד שזה לא בסמכותך. על שאר הדברים פה ראיתי אותך ישר שולף את המידע. למה אני שואל את זה? כי אם אתה טוען שזה באחריות משרד הכלכלה ואתה חושב שזה דבר נכון, כמי שמוביל את היחידה הזו, אז תגיד "אני אשמח בעיני ולדעתי האישית, נראה אחרי זה ונשקול את כל השיקולים, שנעשה עכשיו הגבלה של הייבוא על מנת להציל פה את השוק ומכיוון שאין מידתיות". תיכף נדבר גם על המשרד לביטחון פנים כי גם להם יש פה חלק. אין מידתיות בכמויות הייבוא אל מול כמויות הצריכה. תגיד שזאת תהיה דעתך. מבחינתי, ככל שאתה לא אומר את זה, זה אומר שיכול להיות שזאת לא עמדתך ולכן אתה מרגיש שהמצב כרגע הוא טוב. אינני חושב שהמצב כרגע הוא טוב בגלל היבטים שונים שאנחנו רואים. אנחנו רואים שיש פה כמות גדולה מאוד, המצב הוא לא טוב לא בגלל הייבוא, אך גם לא בגלל הגידול המקומי, אלא בגלל שכמות גדולה אמורה לשרת מהלך של הורדת מחיר שאותו אנחנו עדיין לא רואים. אנחנו נפגשים פה עם משרד האוצר, עם וועדת המחירים, יש סוגיות טובות שיושבות לפתחה של וועדת המחירים כי עמדתינו שלא הוסתרה כמשרד הבריאות שניתן בעת הזאת, לאור המרת המחירים להטיל פיקוח על המחירים. אך הוועדה, וועדת המחירים במשרד האוצר החליטה שהיא היחידה בארץ, במדינה שלנו ובמשטר הדמוקרטי שלנו שיכולה להטיל פיקוח על המחירים. החליטה הוועדה לבקש מהעוסקים בתחום, מגדלים, מפעלים, בתי מסחר, בתי מרקחת לאסוף נתונים על מנת שהיא תוכל לאמוד את הרווח בחוליות השרשרת שמניתי, אך לצערנו לא קיבלנו שיתוף פעולה. הוועדה לא קיבלה,

אני משתתף בחלק מהדיונים אבל אני לא חבר בה. הוועדה היא לא קיבלה את כל הנתונים מהעוסקים, בחרו להסתיר את אותם הנתונים.

מי בחר להסתיר נתונים לדברייך? לא, לא. אני לא יודע אם לומר להסתיר. אתה אמרת את זה. כן, אז אני חוזר בי ממילתי.

או להסתיר, אני חוזר בי ממילתי להסתיר כמו שאמרתי, או לא לתת את הנתונים שהתבקשו.

נתונים כאלה ואחרים, חלקם משפטיים, חלקם אחרים. לא כולם בכלל ענו לבקשת הוועדה והוועדה הזו התכנסה לאחרונה בדיון שעסק בנושא של האם להטיל חובת דיווח על פי החוק, על פי דרג אחר בחוק, שבו תהיה חובת דיווח לכולם ולמחירים. זאת על מנת שוועדת המחירים במשרד האוצר תוכל באמת לבדוק את הרווחיות בשרשרת והאם יש פה מקום להטיל פיקוח על המחירים.

כמו שאמרנו, זאת עמדתו של משרד הבריאות שבגללה פנינו אל וועדת המחירים. אני אגלה לך סוד. לצערי ואת זה אני אומר גם למשרד הכלכלה, אין ממש וועדת מחירים ופיקוח.

אף אחד לא בעד לעשות את זה לצערי הרב. עמדתו של משרד הכלכלה בתחום הזה היא מאוד ברורה לצערי הרב ומבחינתם ברוב השווקים יש תחרות, הכל אחלה, גם השוק הזה מתוכנן. הם יגידו שאין טעם להתערב במחירים, המחירים ימשיכו להיות גבוהים ומי שישלם את המחיר זה הצרכן, זאת האמת. בהקשר הזה הטענה שלי היא לא אליך. זה מה שהולך לקרות, אני מניח את זה מראש. מה לעשות? רשות התחרות - את זה לא אני אמרתי, את זה מבקר המדינה אמר, שבשנים האחרונות זו לא רשות שניסתה לעשות משהו כדי לייצר תחרות. אני מצטער על הביקורת, אבל זאת פשוט האמת. אני נקטתי בסוגיית המחיר כי שאלת מה היא עמדתינו ואני מנסה להביא את המורכבות שבה לגבי הנושא של הייבוא והייצוא. כיוון שאין סוד שהמחיר האמיר, המחיר האמיר כתוצאה. מהייבוא. משרשרת הערך שנוצרה, שאין ספק שהיא מייצרת פה קנאביס באיכות גבוהה מאוד. אבל חלקו גם כי אנחנו מניחים שאפשר ואני אומר שאנחנו מניחים, אנחנו עדיין לא יודעים כי לא קיבלנו את כל הנתונים. מתי המחיר עלה? חלקו גם עלה כי שוק מתהווה מייצר את זה. עכשיו אין ספק שכמות גדולה של מלאי שיושבת אמורה להוביל, מלאי קנאביס רפואי שיש לו תאריך תפוגה, אמורה להביא לאורך זמן לירידה של המחיר. אך בהינתן שאנחנו לא רואים את זה ומצד שני אנחנו רואים שהמוצרים המיובאים גורמים לאיזו שהיא סחיפת מחיר מעלה. בדרך כלל אם תסתכלו על מחירי המוצרים המובילים, איך אומרים? בשלישון העליון של מחירי המוצרים, זה המוצרים המיובאים שמובילים שם ואנחנו רואים שגם הם תורמים לאיזו שהיא סחיפה מעלה של אותו התהליך שאנחנו, שוב אני אומר, כמשרד הבריאות אנחנו לא שלווים עם המחיר שמתקיים היום ואנחנו פועלים בדרכים שונות, גם מול קופות החולים להביא את זה שיעשו רכש, גם בזה יש בשורות וכמובן גם במשרד האוצר ובוועדת המחירים.

דרך אגב, מה לעשות? רם, אני לא שותף לידיעתך, היות ואני משתתף בוועדת המחירים ואני יודע שהחבר'ה שם מאוד מאוד מתכוננים. הם הבינו לחלוטין את מה שאנחנו אמרנו.

לא אמרתי שהם לא מתכוננים, אבל רגע. אני קוטע אותך לרגע מכיוון. לא, אני אסיים אז לדקה.

אני קוטע אותך רגע מסיבה טכנית, מכיוון שמיכל נידם הגיעה לפה לכבד אותנו והיא צריכה לצאת. אני רוצה רגע להפנות אליה שאלה מפני שזה רלוונטי להמשך הדיון ואחרי זה אני אחזור אליך. אל חשש, רק התחלנו מה שנקרא. מיכל אני אשמח לשמוע בסוף את עמדתך, את עמדת המשרד. דיברנו על זה כמה פעמים, יובל לנדשפט אומר שזה בסמכותכם. אם זה בסמכותכם, מהי עמדתכם? ואם יש לך משהו נוסף להרחיב אז בשמחה. אז בוקר טוב. אז באמת, כמה דברים לגבי.

חשוב להגיד שהייצוא מבחינתנו זה מנוע הצמיחה של התעשייה ואת זה כבר אמרנו וצריך ואני מאוד מברכת על כל הדיונים שמתקיימים אצלך ואצל חברת הכנסת שרן השכל ואצל חבר הכנסת מיכאל ביטון, אני חושבת שזה סופר חשוב. זה יביא פירות בטוח, אנחנו ממש סבורים שזה יקרה ואנחנו מאמינים שפתיחת הייצוא היא זו שתפתור את רוב הבעיות בסופו של דבר. עכשיו לגבי הייבוא, זו סוגייה שהיא יותר מורכבת וכמו שאמרנו בדיונים הקודמים, יש בעצם תנאים מסוימים שעל פיהם ניתן להגביל ייבוא וצריך לעמוד, אנחנו חייבים לעמוד במגבלות של ה-w.t.o., שארגון הסחר העולמי מטיל עלינו ואנחנו לא יכולים על דעת עצמינו ככה להגביל ייבוא או לעצור ייבוא ממדינות, בטח לא ממדינה מסוימת, אלא אם אנחנו עושים איזו שהיא הגבלת ייבוא זה צריך להיות תקף אל מול כל המדינות באופן שווה. כפי שאנחנו יודעים, משרד הבריאות הוא הגורם שאחראי גם על נוהל הייבוא וגם על נוהל הייצוא ובסופו של דבר יש בסמכותו, מכיוון שהנושא הזה הוא תחת אחריותו, הוא זה שצריך להגדיר למשרד הכלכלה אגב, אם הוא רוצה להעביר עמדה מקצועית הוא צריך להעביר עמדה מקצועית שאומרת "אנחנו מניחים שמסיבה א'-ב'-ג', שהיא מוכרת על פי ארגון הסחר העולמי. בין אם יש סכנה לבריאות הציבור, בין אם יש סכנה לביטחון הציבור או כל סיבה אחרת שהיא תקפה על פי ארגון הסחר העולמי ועד היום אני חייבת לציין שלא קיבלנו עמדה מסודרת. אבל פניתם לקבלת עמדה? בואו נתחיל בזה שקודם תפנו אליהם לעמדה. אז דיברנו, זה משהו שדיברנו על זה וביקשנו והעלינו את תשומת ליבם לעניין. אם הם רוצים להעביר לנו עמדה מקצועית וגם דיברנו על זה באחת הפגישות שהיתה עם השרה. אם הם רוצים להעביר לנו עמדה מקצועית הם יכולים לעשות את זה. הם כרגע הגורם המוסמך שצריך לגבש עמדה בעניין הזה. אם הם חושבים שיש איזה שהוא משהו שתחת המגבלות הקיימות בארגון הסחר העולמי,

הם למעשה צריכים, הם הגורם שמוסמך להעביר. עכשיו אני אציין שנוהל הייבוא, כפי שהוא מוגדר היום וכפי שכתב אותו היק"ר, מגדיר שניתן לייבא היום כל מוצר שהוא עומד בתקן ה, imcgmp, או שווה ערך ל, imcgmp. עכשיו את הנוהל זה היק"ר אחראי, אני לא אפרט פה, אבל הם אחראיים להחליט מה יכול להיכנס לפה או לא ובאופן טבעי גם הדבר הזה בסופו של דבר יוביל או יגרור למה שיכנס לישראל ומה לא. אז אני רק אומרת שאנחנו בסופו של דבר, בהינתן ויהיו כל העמדות או כשתינתן לנו העמדה המקצועית של משרד הבריאות. עכשיו אני כן חייבת לומר שבאופן כללי משרד הכלכלה, כמו המדיניות שגם מובילה השרה, לא בעד הגבלת ייבוא. אנחנו באופן כללי בעד שוק חופשי, שוק שמתנהל. אבל אין שוק חופשי. אחלה, גם אני בעד שוק חופשי בעניין הזה אבל אין. זה חייב להיאמר, אלא אם כן שוב, בתנאים מסוימים. פה באמת צריך. אבל על פניו מחר בבוקר משרד הכלכלה יכול להגיד "אני רוצה בתוך שבועיים להגביל את הייבוא".

אני יכול לתת לכם טיעונים שרשומים בהחלטות הממשלה, אבל נגיד ואתם תמצאו את הטיעונים שלכם, לפנות לשאר המשרדים הממשלתיים ולשאול אותם האם יש להם התנגדות ומה עמדתם. כששר רוצה לקבל החלטה הוא רץ איתה ואז מחכה לתגובה ולא הפוך. כי בעצם צריך לומר את האמת, אני מכבד אתכם מאוד, אבל למעשה אתם אומרים מראש "אנחנו לא בעד זה", אז למה שיובל ומשרד הבריאות יילחץ להעביר עמדה אם הוא מתנגד לה? הרי אתם מראש לא רוצים. יש פה

הנה רחלי פה גם, היועצת המשפטית שלנו ויכול להיות שהיא תשמח להרחיב על הנושא של הייבוא.

אוקיי, אז תיכף נפנה גם אליה בסדר? היא פשוט נכנסה אלינו באמצע. האמת שזה משפטי אז אם את רוצה להתייחס לנושא הזה. אז ניתן לך רגע להיכנס, אני אפנה גם אלייך שאלה. אבל אני אומרת שבסופו של דבר אנחנו פועלים על פי המלצה מקצועית של הגורם המקצועי וכרגע לא קיבלנו כזה דבר. זאת אומרת אנחנו חייבים לעמוד תחת תנאים מסוימים ואת זה כבר אמרתי.

אוקיי. אני מודה שבמקרה הזה לא השתכנעתי. אם הייתם רוצים להביא את הגורם המקצועי להביע את עמדתו אחרי שיש לכם עמדה ברורה שהיא, במידה ואתם חושבים ככה, להגביל את הייבוא, הוא היה מביע את עמדתו. אם מראש משרד הבריאות מבין שמשרד הכלכלה לא רוצים לעשות את זה, אז ברור שהם לא יביאו ולא יילחצו להביא עמדה.

זה כאילו בגדול שני המשרדים פה אומרים "אנחנו לא בעד להגביל את הייבוא", במילים אחרות את אמרת ובצדק וטוב שכך ובזה אנחנו כמובן מאוד מסכימים, שאנחנו רוצים לפתוח לייצוא, כי זה באמת שוק חופשי. אין שוק חופשי שהוא רק מייבא ולא מייצא, אין! אז זה בסדר גמור שיובל לנדשפט אומר שכל העולם בא ללמוד מאיתנו, זה אחלה. אבל הלכה למעשה לא מייצאים מפה, נכון? הרי הוצאנו פחות מטון, אז אין פה באמת ייצוא הלכה למעשה. לכן כרגע יש תעשייה מקומית, שאני חוזר על מה שאמרתי בהתחלה - היא מדממת ואפילו בלי שצריך ניתוח. עזוב ללכת לפגוש את המגדלים, עזוב להיות שם, עובדתית אתה רואה כמה אנחנו מייבאים, כמה אנחנו מייצאים, כמה הצריכה של אותם המטופלים. אמרנו, סתם עשיתי פה חישוב הכי פשוט, אם יש לנו 3.6 טון בחודש,

זה אומר שבשנה אנחנו ב-43 טון בסך הכל וזה אומר שברור שאנשים ייתקעו עם סחורה,

אז אם אתם לא מגבילים את הייבוא ואין ייצוא, התעשייה תדמם. זאת עובדה וזה ממש פשוט, כאילו ניתוח הכי קר וטכני של הסיטואציה. אני רוצה בבקשה לעבור אלייך, מה שמך בבקשה? עו"ד רחל גולדשטיין ממשרד הכלכלה והתעשייה. שלום ומה תפקידך? את בלשכה המשפטית? אני מהלשכה המשפטית. אוקיי, מעולה. אני רק רוצה להבהיר שכאילו ארגון הסחר העולמי קובע כללים מאוד ברורים מתי אפשר להגביל ייבוא ומתי אי אפשר.

רצון לעזור למגדלים מקומיים בדרך כלל הוא לא סיבה,

למשל במקרה הזה אנחנו נצטרך להראות שכדי להגן על בריאות הציבור, כדי להגן על שלום המשתמשים למשל, ההגבלות האלה נדרשות. הסבר מקצועי מהסוג הזה הוא לא בתחום שלנו. אנחנו כמשרד הכלכלה לא נבוא ונוציא חוות דעת שאומרת "לדעתנו, על מנת לשמור על בריאות הציבור צריך לעצור ייבוא" זה לא התחום שלנו וזה לא התחום שאנחנו. האם הקנדיים עומדים איתנו בהסכם הסחר? הם עומדים בדרישות שלהם להסכם הסחר? למיטב ידיעתנו אין כאן אפליה של מדינה מסוימת. את לא ידעת שקנדה כממשלה החליטה שאסור לייצר לקנדה? הם לא מאפשרים להכניס. אני מטבע הדברים, לא מכירה אישית את חוות הדעת ומה שיעור הסמים מקנדה. אני לא יודעת מה עמד לנגד עיניהם ואני לא רוצה לדבר בשמם. לא, רגע סליחה, לא אני לא מקבל את התשובה הזאת. באיזה מובן? האם אני יודעת מה עמד לנגד עיניהם של. לא, סליחה רגע.

רגע, יפעת רק רגע. אם משרד הכלכלה אומר "אני מוכן לבדוק את זה, חלק מהדברים הם לא בסמכותי", אבל הדבר הראשון שצריך לעשות כל אדם אם הוא לא רוצה להפר הסכם, זה לבדוק האם הצד השני עומד בהסכם. נראה לי סביר שאתם תעשו פעולה אקטיבית על מנת לבדוק האם הקנדיים עומדים בהסכם, מכיוון שאם לא אז זה ברור שהתמונה משתנה. עכשיו רגע, מכיוון שיפעת לא נתתי לה לדבר מההתחלה, משפט ענייני להקשר הזה. אני רוצה להגיד שאני העברתי למשרד הכלכלה מסמך שנכתב על ידי ממשלת קנדה ועל ידי הרגולטור הקנדי, עם הנתונים ועם הרפרנס שמראה שיש בעצם ביקורת פנימית על קנדה ועל זה שהיא אוסרת ייבוא לקנדה. משרד הכלכלה הקנדי לא רק שאוסר ייבוא לקנדה, דרך אגב לא רק מישראל וישראל לא יצאה נגדם. אבל גם גואטמלה ומקסיקו ואוסטרליה ועוד מדינות בעולם יצאו נגד החלטת ממשלת קנדה, שאוסרת על ייבוא לקנדה. משרד המסחר של קנדה הקים יחידה בקנדה, שמטרתה לעזור לחברות הקנדיות לייבא לישראל והכריזה על ישראל כיבואנית הקנאביס הרפואי הגדולה בעולם. הבאתי לכם את הרפרנס ואת כל הנקודות ואני גם תרגמתי לכם את הנקודות. הבאתי לכם את זה בעברית ואם אני לא טועה גם באנגלית, הכל הוגש למשרד הכלכלה בצורה מסודרת.

אני רק רוצה להבהיר שגם אם אנחנו כאן סבורים שקנדה נוהגת לא כמו שצריך,

ואני לא אומרת שזה המצב, כי אני לא יודעת.

גם לו נניח וזאת תהיה עמדתינו, יש כלים מארגון הסחר העולמי על מנת להתמודד עם מקרים כאלו. יש התייעצויות, במקרה מאוד חריג אפשר להגיש בקשה לפתיחת הליך ליישוב סכסוך מול קנדה. הפתרון שמוסכם על זה הוא לא להגיד "אם הם לא מבינים אז גם אנחנו לא מבינים". לא, בסדר לא אמרתי. אני מקבל ואני מבין את האחריות של הממשלה להסכמי סחר.

שברגע שאנחנו מזהים שיש מדינה שאולי מפרה איתנו הסכם, הדבר הראשון לעשות זה לוודא את זה. אם אנחנו מגלים שזה נכון, אז אחלה. יש הליכים, פרוצדורות שאתם צריכים להתחיל. אבל אז השוק, אז זה מתחיל להתגלגל לתוך הבנה שיש בעיה. כרגע בואו נשים את הדברים על השולחן. משרדי הממשלה עושים מאמצים כמעט אפסיים על מנת לוודא שאו יש ייצוא הרבה יותר דרמטי ממדינת ישראל, או שמגבילים את הייבוא, שתי הפעולות האלה לא קורות כרגע. עכשיו, משרד הכלכלה יש לו גם אחריות לשוק הזה. תיכף גם נגיע למשרד לביטחון פנים, כי בעיניי בוודאות, לכל הפחות, צריך לבדוק לאן כל הסחורה הזאת הולכת, כי היא הרי לא הולכת לשוק הרפואי,

כי הוא לא צורך את כל מה שנכנס לפה. אז גם באותה ההחלטה, 15/87 יש פה, אפשר להסתמך די בפשטות על זה שצריך לבדוק האם שלומו של הציבור נפגע מכמות הייבוא שמגיעה לפה, גם זה די פשוט. עכשיו אתם יכולים להוביל את זה ולהוביל את המשרדים האחרים על מנת שיביעו את עמדתם וגם את זה אתם לא עושים.

אבל אין ספק שהשאלה אם שלום הציבור נפגע, היא שאלה שמשרד הבריאות צריך לתת עליה את התשובה, בתור הגורם המקצועי הממונה על כך. אחלה, זה בסדר גמור. אבל אם אתם הייתם פונים אליהם בעוד שעה במכתב "היי, לאור הסיטואציה של השוק, כי אנחנו עסוקים בלנהל את הכלכלה של ישראל. האם אתם באמת מזהים שיש פה זליגה לשוק השחור וגורמים עברייניים וכו' וכו' וכו'", שיתכבדו ויענו. כשאת מעבירה אליהם מראש את האחריות ולא פונה אליהם, אז גם הם לא מתעסקים בזה. אבל מי שבינתיים נפגע זאת הכלכלה שלנו,

אני אבדוק את זה. זהו, בסדר, זה הכל. נראה לי טבעי. אני כמובן אגב, אני נסער מהנושא, אני אין לי טענות אלייך אישית. אני כאן מטעם הלשכה המשפטית, אני כמובן לא יכולה להתחייב על שם אף אחד,

אנחנו גם נדבר עם הגורמים שמקבלים החלטות ואני מבין, אני רק אומר בסוף שכשמשרד רוצה להוביל נושא, הוא מוביל אותו ואז הוא מצפה מאחרים להגיב ולא הפוך. אוקיי. יעל שכטר, את רוצה להתייחס, בבקשה. יעל היא ראש תחום בריאות בהתאחדות התעשיינים,

אז אני מנהלת פורום הקנאביס הרפואי, כן בהחלט. שיש בו גם יצרנים שיש להם לחלקם יש גם חוות וכמובן שהם גם מפתחים מוצרים למטופלים. אז דבר ראשון תודה, הוועדה הזו מתדיינת על באמת נקודות רבות וחשובות, אבל אני ברשותך מבקשת שבתחום הייצוא יתמקדו קודם כל בנקודה אחת קריטית שתפתור כמעט את כל הסוגיות והיא לתת לנו תקינה של eugfb. הכל מתנקז בסופו של דבר - - -. אני מכבדת מאוד את יובל לנדשפט, אנחנו באמת מעריכים מאוד את העבודה שהוא עשה. אבל זה לא נכון להגיד שרק התקינה הישראלית מאשרת מוצר מוגמר. אמנם במרבית אירופה מדובר בהכנה רוקחית, אך ישנן מדינות שמוכרות מוצר מוגמר ופועלות תחת eugfb פורטוגל, יוון, מלטה, יש להן מוצר מוגמר תחת eugfb. לגבי פיקוח המחירים אני חייבת להגיד שאף חברה לא מסתירה כלום. רוב החברות הן ציבוריות, הדוחות הכספיים שלהן שקופים. ניתן לראות שלמרביתן המוחלט יש באמת תזרים שלילי מפעילות והסקטור בסך הכל הוא הפסדי. אולי אם היה ייצוא הוא היה פחות הפסדי, אבל זה המצב כרגע. אבל באמת, אין ספק שהמטופלים צריכים לקבל מימון ציבורי לקנאביס הרפואי ואנחנו לחלוטין תומכים בזה. אני רוצה לבקש ממך שתקימו בדחיפות וועדה בין משרדית להסדרת כל תחום הייבוא, לכמה דברים: גם שתיצור איזון בין השוק המקומי לייבוא מחו"ל ותדאג לתחום אותו במכסות, כמו כל תעשייה אחרת וגם שתאפשר ייבוא חומרי גלם שנועדו לייצור. כרגע לא ניתן לייבא חומרי גלם לייצור עבור ייצוא, כולל c.b.d אגב, שחשוב גם עבור המחקר. גם שהוועדה הזאת כמובן תיתן את הדעת לגבי נוהל 107, שמאפשר רישיון למתווכים שמייבאים לכאן כמויות, אם כבר מדברים על זליגה אז בואו נקטין את זה ולחייב בעצם כל מי שמייבא שיהיה חייב להחזיק באחת החוליות משרשרת - - -, זהו.

אוקיי, תודה רבה יעל. אני רוצה לגבי המסקנות של הוועדה הבין משרדית להגיע קצת בהמשך. עדיין יושב לי, יובל, שהפניתי אליך שאלה ולא קיבלתי עליה את התשובה. לא כי לא נתת, כי עוד לא הגענו אליה, אני רואה שאתה מהנהן אז זה בסדר, גם אני זוכר. לגבי מתן רישיונות לייבוא, כמה טון מגיע לפה כרגע ומה מתוכנן להמשך השנה? אני אגע בשני דברים שאמרו וברשותך אני גם ארחיב את זה, כי אני נראה לי שאנחנו מבינים ואתה גם מבין את הדברים שאני אומר. אני משתדל. לגבי תכנון הייבוא, אנחנו אין לנו תכנון ייבוא, אין מכסות לייבוא. אין תכנון, אין מדיניות. אין מכסות לייבוא. מותר היום לייבא כמה שרוצים כל מי שחפץ לעסוק בכך. כלכלת שוק חופשי, זה מה שממשלת ישראל קבעה בהחלטתה ואת זה אנחנו מקיימים. ככל שממשלת ישראל תחליט אחרת, אז אנחנו נקיים ונעשה זאת. עכשיו, אני כבר אומר לגבי הדבר השני. יש איזה שהוא משהו שהוא בכלל עובר בוועדות שכולם מאוד מאוד שמחים להתלונן ואני מדבר גם לפעמים על עמיתינו, אבל העשייה היא קצת פחות נחמדה. אבל אני אגיד את זה בסוף, כי היק"ר עד כה נשכב על הגדר בכל דבר אחר ואני קורא למשרד הכלכלה לבקש מאיתנו את כל תחום הייבוא וייצוא ואנחנו בשמחה נעניק למשרד הכלכלה את ההתעסקות המופלאה הזו. איזה רוחב לב. אוקיי, בסדר. ואני ברוחב לב אתן למשרד הכלכלה. משרד הכלכלה האחראי בכלל על פי החלטת הממשלה על קידום הייצוא,

אנחנו נותנים היתרים לייצוא לכל מי שמבקש. כל מי שיש לו לקוח בחו"ל וביקש ייצוא, מקבל מאיתנו היתר. אחרי החלטה 224 אין בעיה בכלל, אפשר לייצא הכל. והנה, יושב פה אני רואה היום. אי אפשר לייצא. אפשר לייצא הכל. לאן? לאן לייצא? שלא מפוקחים על ידינו. אפשר לייצא לחו"ל כל מוצר קנאביס. לא נכון! טוב רגע אז יש לי שאלה אליך. חכה רגע יובל. זה בסדר גמור שאני מדבר על ייצוא, רק תענה במשפט עם מספר, אנחנו תיכף גם נרחיב על שאר הדברים, בבקשה. עד כה הגיע בחודש ינואר 2022 כטון ו-750 ק"ג.

חברה אחת הביאה 2.4 טון לבד, אני לא אגיד את השם שלה.

טוענת פה יפעת קריב שמה שאתה אומר הוא לא נכון, שיש חברה אחת לבד שייבאה יותר ממה שאתה אומר. אני אגיד לך את השם שלה באופן אישי. יכול להיות דבר כזה? שיש חברה אחת שייבאה מעל ל-2 טון? יכול מאוד להיות שיש חברה שקיבלה היתרי ייבוא, אבל זה עדיין לא הגיע לארץ. אנחנו מקבלים את הדיווח בסוף כל חודש. מה שאני אומר הוא נכון לסוף חודש ינואר 2022 וזה לפי הנתונים שיש לנו, טון ו-750 ק"ג. יכול מאוד להיות שיפעת, יש לה מספר מסוים אבל זה מספר. זה מהוועדה של מיכאל ביטון, אתה אמרת מספר אחר בוועדה.

בוועדה של מיכאל אתה דיברת על כמעט שלוש טון, דיברת על 2.73 טון. זה פשוט מהפרוטוקול של הדיון שהיה אצל מיכאל. אתה אמרת שם מספרים אחרים. שאלו כמה היתרי ייצוא בוועדת הכלכלה של מיכאל, אני שמח שאת מנכ"לית של חברה, סליחה, עוסקת בניהול של חברת קנאביס, אבל אני מציע לך יפעת ללמוד קצת את העובדות, מקבלים היתרי ייצוא ואחרי היתרי הייצוא יש. אני אביא את הציטוט המדויק. לא, בסדר זה טו שחידדנו. היתרי הייצוא אתה אומר, הם קצת יותר משלושה טוב, בפועל נכנס למדינת ישראל טון ו-750ק"ג. היתרי הייבוא בחודש פברואר 2022, קיבלו עוד מספר חברות היתרי ייבוא, אני לא יודע כמה אבל אני יכול תוך כדי הדיון לשאול את טל הסגן שלי פה כי הוא אחראי על זה ואני יכול להגיד לכם כמה היתרי ייבוא הונפקו על ידינו. אבל העובדה היא שלא כל היתרי הייבוא מממומשים. אנחנו יודעים כמה הגיע מתוכם רק לאחר שזה מגיע. אז היתרי הייבוא, אנחנו נותנים את ההיתר ואותו היבואן מטעמו הוא, מייבא את כל הכמות או את חלקה או לא בכלל, זו זכותו. אנחנו יודעים שזה מגיע רק לאחר שזה מגיע לארץ. דבר שני, גם אם נניח שאנחנו נראה בסוף חודש פברואר 2022 שלושה וחצי טון, כן? אנחנו כולנו מבינים שהכמות הזו, יחד עם הכמות המיוצרת בישראל היא גדולה וגדולה מאוד. עכשיו אני חוזר שוב להחלטת ממשלה 4490, שהיא פתחה למעשה את הייבוא.

שתי אפשרויות להטיל בלוק. לא אנחנו קבענו אותם ואמרתי שוב, קובעת אותם ממשלת ישראל. השיטה הראשונה היא זה שאם שר הבריאות חושב שיש סכנה לבריאות הציבור כתוצאה מכמויות, לא אומרים מייבוא או מייצור מקומי, הוא יכול לפנות לשר לביטחון פנים ולקיום דיון. אנחנו סבורים שהמצב הוא לא כך מכיוון שאנחנו בנהלים, כמו שאמרו פה, ניתן לייבא כל מוצר שהוא לפחות מקביל באיכותו למוצר המגודל והמיוצר בישראל. צריך שהוא יגודל בתנאי איכות מתאימים, צריך שהוא ייוצר בתנאי איכות מתאמים שהם שקולים לחות לתנאי האיכות הישראליים וכך נעשה אותו ייבוא. אז זה לגביי הייבוא. המנגנון השני הוא ואני אקריא "..סבר השר לביטחון פנים כי קיימת סכנה ממשית לביטחון הציבור הנובעת מפעילות הקשורה לתחום הקנאביס, יפנה השר לביטחון פנים לממשלה, לאחר התייעצות עם שר הבריאות והיועמ"ש לממשלה על מנת שתבחן - - -..". זו הייתה הפואנטה, עכשיו "..השר לביטחון פנים יעדכן את המנהל הכללי של משרד הבריאות בדבר פנייתו לממשלה ועם קבלת העדכון כאמור, המנהל.." שזה אנחנו "..לא ינפיק רישיונות חדשים לעיסוק. לרבות בתחום גידול, ריבוי, ייצור וייצוא של הקנאביס הרפואי..". רגע סליחה שנייה, שאלת הבהרה. לא הבנתי, נגיד והשל לביטחון פנים יגיד שיש בעיה, אז כל אותם הרישיונות שאתה מדבר עליהם, גם את הייבוא אפשר להגביל? הרי יש סכנה.

אז אמרה פה יעל שכטר מהתאחדות התעשיינים, מייבאים הרבה וזה גורם לזליגה. אז אני לא יודע, אין לי עובדות כאלה. לא בסדר, אבל זה לא מה ששאלתי. אני שאלתי האם השר לביטחון פנים יגיד נניח במצב היפותטי שיש זליגה והיא בעייתי וכו', האם גם את הייבוא אפשר למחרת להביל? התשובה היא כן, נכון? אם השר לביטחון פנים סבור שיש סכנה לשלום הציבור וביטחונו, שנובעת מפעילות שקשורה. הרי הפעילות היא גם גידול מקומי.

אני מבין, אתה לא צריך כל תשובה שלוש דקות, משפט. האם התשובה היא כן? האם אפשר להגביל גם את הייבוא בעקבות הודעה של השר לביטחון פנים שיש בעיה?

השר לביטחון פנים הוא פונה להתייעצות עם שר הבריאות והיועמ"ש לממשלה ולממשלה. אבל מהרגע שהוא פונה לממשלה, לי כמנהל אסור להנפיק יותר רישיונות וזאת עד שהממשלה מקבלת החלטה.

או שהיא אומרת להיק"ר "תמשיכו" או שהיא אומרת ליק"ר "ההחלטה הזאת נכונה, תעצרו בהנפקת רישיונות לגידול מקומי, רישיונות ייבוא או רישיונות אחרים". הממשלה קובעת את המדיניות בתחום. אני מבין.

אבל אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד ברשותך.

אני רוצה להקריא את מה שכתבה שרת הכלכלה ולא נעים לי לומר את זה כשמיכל לא פה, אבל אני רוצה פשוט לדייק את הדברים שמיכל אמרה. אני מקריא מכתב של שרת הכלכלה, היא כותבת את זה למיכאל ביטון ביום וועדת הכלכלה: "..במצב הקיים קריאתך להגביל את היקף הייבוא צפויה לפגוע ישירות בצרכני הקנאביס הרפואי ומנוגדת למדיניות הרפורמה בייבוא אותה אני מובילה, מתוך רצון להגדיל את הכמות, האיכות ומגוון המוצרים אשר ישפיעו על - - - התחרות והורדת המחירים..". ולאור המשפט המאוד נכון של שרת הכלכלה אני שואל באמת, גם צריך לעלות את זה לדיון, האם חשבנו על המטופלים? המטופלים הם לנגד עינינו, לא רק הזה.

אולי המטופלים שמקבלים מצאו את אותו הזן או סוג של קנאביס רפואי שטוב להם, שעוזר להם, התרגלו לאותו הדבר ופתאום ייקטעו אותו בגלל שיקולים כלכליים של מגדל כזה או אחר? האם זה ראוי? אינני יודע. אני לא מקבל את המדיניות, אמרתי. אוקיי, בסדר הבנתי.

חושב שגם השיקולים האלה צריכים להיות בשיקול. זו טענה שיכולה להיות למטופל כזה או אחר בבואנו לעשות משהו או לייעץ למשהו ואני משלים את התשובה למה שאמרתי קודם, לפני שמיכל אמרה, יש פנים רבות לכל סוגייה. לנו כמשרד הבריאות הדבר החשוב ביותר זה בריאות הציבור,

למשרד לביטחון פנים חשוב שלום הציבור ובטחונו, אז לנו זה בריאות הציבור ובריאות הציבור היום, כל שכן לאור החוק בישראל. בעבר באמת, חשבנו שאנחנו חייבים להדק את התחום על מנת שלא יגיע קנביס נחות לארץ ועל מנת שאותו הקנאביס שמגיע לארץ יהיה לפחות שקול באיכותו לקנאביס המגודל בישראל וכך מגיעה לפה לעיתים תוצרת מחו"ל שהיא עולה באיכותה, לפחות ממה שאנחנו שומעים ממטופלים על זו המיוצרת בישראל, האם זה נכון? אני חושב שזה שיקולים רבים. אנחנו לא יכולים. בשוק רק - - - זה משמעותי. אוקיי. תראה, אנחנו לא ניכנס פה לוויכוח של מי דואג פה יותר למטופלים. נכון, אבל זו החלטה אני חושב. את כל ההיבטים וזה משהו שהוא החלטת מדיניות ושראוי שממשלת ישראל תחליט. אוקיי, אנחנו לא נחלק פה ציונים לאף אחד. אבל עם כל הכבוד מה שנקרא, גם אני וגם שרן השכל ומיכאל ביטון, במשך כל השנים שאנחנו בזה ועסוקים בנושא הזה קודם כל זה בגלל המטופלים והמטופלות, עבורם אנחנו נמצאים פה. אבל בוא לא נסובב את המציאות, בסדר? כרגע לא המטופלים הם אלה שנתרמים מזה שהלכה למעשה מגיע למדינת ישראל ומיוצר במדינת ישראל פי כמה וכמה מסך כל ההיתרים ואפילו מהפוטנציאל של מה שמותר לאותם המטופלים לגדל. אין שום דבר בהצפה הזאת שיוכל לסייע למטופלים וכל שכן, לא ראינו שהפתיחה לייבוא הורידה מחירים. אם היינו רואים שזה מוריד מחירים ואז התחרות תהיה בריאה יותר וגם החומר ישתבח והזן שהם יקבלו יהיה מותאם יותר ואיכותי יותר, הלוואי! הרי בשביל זה אנחנו פה. אבל זה לא מה שאנחנו רואים. לכל הפחות המחירים לא ירדו מאז שהייבוא נפתח בכזאת עוצמה. אם נניח עכשיו אנחנו מתווכחים האם זה עלה בגלל זה או עלה בגלל מוטיבים אחרים ופה אני לא נכנס לכל התפלפלות, יש גם זנים וזה וחלק מהם עלו, חלק מהם לא עלו. אבל בשורה התחתונה, הלוואי שהייתי יכול להגיד פה "המטופלים במצב מצוין,

המחיר שלהם ירד והחומר השתבח מאז שאנחנו ברפורמות כבר כמה שנים",

אז גם אנחנו לא משפרים את מצבם, לפחות בעיני, גם אנחנו מאוד מקשים על אותו שוק מקומי, שזה אותו השוק שגם הוא אמור להתחרות כדי לספק חומר איכותי יותר ומחיר טוב יותר, אז גם הם לא נתרמים מזה ולכן אמרתי לך קודם שלהתהדר בשוק חופשי זה אחלה, אבל כרגע השוק מתוכנן וזאת עובדה. אתה מתכנן אותו, אתה יחד עם עוד גורמים יותר שוליים במארג הזה. זאת המציאות ואפשר להתכחש לזה או לקבל את זה, אבל זאת די עובדה. עכשיו אני רוצה לעבור למשרד לביטחון פנים ולשאול אותם. רגע מי פה? ענת, אוקיי. אנחנו נפנה לענת או לטל אוחנה, מי מכן שתרצה לענות. אני באמת שואל האם באחריות הבסיסית של המשרד לביטחון פנים אתם לא מוטרדים מהעובדה שמגיע כרגע למדינת ישראל קנאביס מיובא, פלוס מה שמיוצר פה, כמות שהיא הרבה יותר גדולה מסך כל מה שמותר לצרוך במדינת ישראל למטופלי קנאביס רפואי. איפה זה נמצא? האם בדקתם את זה? למה זה לא מטריד אתכם מאוד, בהול? מה שלומכם?

אז ככה, אני אתחיל וטל גם נמצאת פה והיא תמשיך אחריי. קודם כל לגבי החלטת ממשלה 4490, אני רוצה להגיד שההחלטה הזאת נוגעת כמובן לייצוא ולא בכדי, בסעיף שאותו הקריא יובל בסוף, כשהוא קצת לא היה ברור, לא מופיעה המילה "ייבוא",

זו הייתה המטרה של החוק ולכן הופיעו שם המילים ייצור, ייצוא, גידול ולא מופיעה המילה ייבוא. עכשיו לגבי הנושא של העודף מלאי, לא הוצגו בפנינו נתונים שמעידים שיש בעיה של מוצרים שמיובאים או שיש איזו שהיא עלייה בזליגה, שגורמת לאיזו שהיא בעיה בשלום הציבור. בעניין הזה אני כן רוצה שמשטרת ישראל תמשיך. כמובן שהעודף מלאי באופן כללי, יש בו יותר חשש.

זהו, אני מבקשת מהמשטרה שתמשיך בנושא.

טל פז? טוב היא לא פה, ענת אני אשמח שתבדקי את העניין הזה. מאיר אריאל בבקשה, אתה רוצה להגיד משהו? כן, בהחלט. אני המנכ"ל של קבוצת בזלת. בזלת הוא אחד המפעלים במדינת ישראל ואני פשוט נדהם מגובה הדמגוגיה שאנחנו שומעים פה

צריך להשקיע, צריך לעשות חדרים נקיים, צריך לעשות מעבדות, צריך לבדוק, צריך לעשות את כל מה שצריך על מנת שבריאות הציבור לא תיפגע. ההבדל בין ההסדרה הישנה להסדרה החדשה הוא באלפי אחוזים. ההסדרה החדשה מייצרת בריאות הציבור, אבל כל פעם שנכנסת סחורה מקנדה, בגלל שדורשים מהם היום להיכנס לפי הכללים של מדינת ישראל הם העלו את המחירים, שלא תתבלבלו לרגע. היום קנאביס בקנדה נמכר במספרים הרבה יותר גבוהים מאשר בישראל פעם אחת ואם מישהו הצליח להביא בעסקאות אחרות,

במדינת ישראל יש, אם המספרים שיובל אומר אותם הם נכונים, אז אני אגיד לכם איך השוק מתנהל: כ-18 טון מגיעים מחו"ל - אם צורכים 36 טון, עשרה טון מייצרת פה אחת החוות הגדולות שרוכשים ממנה כולם. מה זה אומר 18 טון מגיע מחו"ל? תן לי סימוכין למספר הזה.

יובל אמר ש-20 טון הגיע בשנת 2021. אה, אתה מדבר על 2021 בסדר. ב-2021, בוא ניקח את השוק של 2021. ב-2021 מכרו 36 טון קנאביס במדינת ישראל, 18 טון הגיעו מחו"ל, עשרה טון, אחת החוות הגדולות במדינת ישראל ייצרה, כל שאר העשרה טון הנותרים התחלקו על פני כל שאר ה-30 חוות שנמצאות במדינת ישראל. אז למה ביקשתם מאיתנו ללכת ולהשקיע כל כך הרבה כסף? למה ביקשתם מאיתנו אם אתם מעדיפים לעשות ייבוא? למה אתם נותנים רישיונות קונסטרוקטיביים לבן אדם שלא עשה כלום? אפילו בעולם הפארמה בן אדם שהוא ייבואן חייב שיהיה לו GDP, פה כלום! פה יש לו נייר ועט. אנחנו השקענו עשרות מיליונים השוק, התעשיינים והחוות במדינת ישראל, אם אני סופר בצורה לגיטימית ופשוטה, אריתמטית, השקיעה פה מיליארד וחצי ₪ על מנת שתהיה פה תעשייה.

התעשייה מעסיקה להערכתי סדר גודל של משהו כמו כ-1,000 משפחות. אני לא מבין אתם רוצים להרוג את זה? תמשיכו. אני אגיד לך מה יקרה, אתם.

אנחנו לא יכולים להוציא מפה את התוצרת שאנחנו חושבים שיש לנו יכולת. היכולת, כמו שיובל אומר והוא אומר והוא צודק, שאנחנו ברמת המדע יותר מהשאר, לבזלת יש 84 שמנים וכהנה וכהנה עוד חברות אחרות. אז אני אומר לך מה יקרה, אתם תגרמו למפעלים לצאת מפה ואתם תמשיכו לייבא והפתרון הזה של מי שחושב שהוא מייבא הוא פותר את הבעיה, בסוף החוכמה והשכל ייצא מפה. זה עניין של זמן, אני אומר לכם, 2022 זה ייגמר. או שאתם תיתנו לנו לייצא בהתאם לתקינה האירופאית או שאנחנו פשוט, כל אחד בחלקו, אני חס וחלילה לא מהלך אימים על אף אחד. אי אפשר, אנחנו לא מסוגלים לקיים את העסקים שלנו. אנחנו פשוט נקום ונעבור ואני אומר לכם, אני מסתובב בעולם עכשיו, באירופה על מנת לחפש פתרון להוציא מפה את המפעל שלי. אני מסתובב ואני כמו האחרים, האחרים גם עושים את אותו הדבר. אנחנו לא מסוגלים להחזיר את התעשייה הזאת בזה שאנחנו דבר ראשון לא פותחים לנו את ההסדרה ליותר מ-100,000, כי אם זה היה עובר להיות קו ראשון אז כנראה שהיו פה יותר מטופלים והדבר השני, חבר'ה תתנו לנו לייצא, אנחנו לא צריכים אתכם בשביל לייצא. תתנו לנו לייצא, רק אל תפריעו לנו. תנו לנו את התקינה ואנחנו נמשיך הלאה. תודה. אוקיי, תודה רבה מאיר. אני מזדהה עם חלק ניכר מהדברים שאמרת, אני רק רוצה להוסיף שחוץ מלדאוג למגדלים אנחנו פה גם בשביל המטופלים וזה כל הזמן צריך ללכת בשני הצירים, הרי זה גם מה שאתם רוצים. אין בעיה אבל אם מטופל מקבל חודש הוא מקבל 16 ק"ג. המושג הזה של המטופלים לא יכול לקרות כשנכנסים לפה מאות אצוות כל חודש, זה לא יכול לקרות. כשאתה אומר שאתה רוצה לדאוג למטופלים, אז אני אומר לך, המחירים של השוק היום הם סבירים והם נעים בין 120 ₪ ועד 300 ₪ - כל אחד יקנה לעצמו את מה שהוא יכול. השוק בסך הכל סביר. בצד השני, כשאתה מביא מחו"ל עשרות אצוות, אני לא רוצה להגיד לאן הן הולכות, זה לא עניין שלי כי אני לא שוטר ואני לא מתכוון להיות במשטרה. אבל אני אומר לך, אצלי מגיע חלק ניכר מאוד מהסחורה. אני אומר לך את זה בצורה מאוד פשוטה, החקלאים במדינת ישראל וגם המטופלים אתם תפגעו בהם. כי בסופו שך דבר אם הסחורה של הקנדיים הייתה יכולה לעצור באירופה, היא הייתה עוצרת באירופה. בגלל שהם לא יכולים לעצור אותה באירופה הם שולחים אותה לפה. בבקשה מיכאל. בוקר טוב לכולם. שמי מיקי עופר ואני הרוקח הראשי של bol פארמה. אני מבקש להתייחס למספר דברים. אחד, הפתיח שלך רם בתחילת הישיבה, נכון, אי אפשר לעשות את הייצוא ולסדר את הייצוא בין לילה או בין שבועיים או בין שבוע, למרות שאני מסכים עם מאיר שהייצוא וייצוא גדול ממדינת ישראל ייתר את בעיית הייבוא. אבל יש דבר אחד שאפשר לעשות בין לילה, אפשר לעשות את זה בתקנות בין לילה. היום רק רופאים מסוימים מותר לרשום קנאביס רפואי. אם מחר בבוקר תצא תקנה או שההגבלה הזאת תרד, שכל רופא מומחה בתחומו ובתחום ההתוויות של הקנאביס יוכל לרשום קנאביס, מספר המטופלים היום יעלה לפחות ב-100% וזה מה שיגרום למגדלים למכור יותר וגם לנושא הייבוא לייתר את בעיית הייבוא. דבר נוסף, מאיר בלבל בין שני דברים, בין יצרנים לבין מגדלים. יצרנים, גם כאשר יש ייבוא ויש ייבוא בכמויות גדולות, הייבוא הולך למפעלי הייצור ומייצרים מוצרי קנאביס מהתפרחת שמגיעה בייבוא. זאת אומרת צריך בכלל להפריד את הנושא של הייצר מנושא הגידול.

וזבל שמגיע מקנדה כביכול ולכאורה. מקנדה מגיעים מוצרים מעולים, טובים והמטופלים מצביעים ברגליים. אחת הסיבות שלדעתנו המחירים אינם יורדים בקלילות כתוצאה מהייבוא, זה שהמטופלים מצביעים ברגליים. הם קונים את המוצר או את הזן, כמו שיובל אמר, שיותר טוב להם ויותר מתאים להם. צריך להבין, קנאביס זה לא מוצר אחד, זה מוצר שיש בו הרבה פנים, יש בו קנבנויידים שונים בזנים שונים, יש קנבנויידים באחוזים ובריכוזים שונים ולכן הכלכלה או ההיצע והביקוש זה לא שאני מביא סודה לארץ ואם אני מביא יותר ואני מביא את זה במחיר יותר נמוך כמו משהו שקשור בחקלאות, עגבניות או אבוקדו או שאני יודע מה, אז המחיר ירד. המחיר לא יורד מכיוון שכנראה שהקנאביס שמגיע בייבוא הוא יותר טוב והמטופלים מצביעים ברגליים.

אוקיי תודה רבה. אגב, טוב לא נתווכח על זה אבל גם בשווקים אחרים שפותחים, זה לא תמיד שהמחיר יורד באופן תלול. יש תמיד מי שבדך לוקח את זה לפני שזה מגיע לצרכן, אבל אני מקבל את מה שאתה אומר ואני מבין. טוב שאמרת את זה גם, כי זה באמת באופן ייחסי לא התייחסנו לזה מספיק. אוקיי, זה השלב הזה בדיון שבו אנחנו מתקרבים לסיום ואז אני רוצה שכל מי שיקבל את זכות הדיבור ידבר, אבל באופן יותר תמציתי. יפעת קריב, את רוצה להתייחס? כי בעצם לא התייחסת. בבקשה. אנחנו נחזור לכל מי שבזום רק בעוד שתיים או שלוש דקות. אני רוצה קודם כל אחד להגיד שאני קודם כל רוצה להודות על הדיון הזה ולהגיד תודה שיש לנו בית לדיונים האלו. אני רוצה לפנות באופן אישי ליובל, יובל כולנו במערכת יחסים מאוד אישית איתך, זו מערכת יחסים שיש בה גם חברות וגם מקצועיות וגם קשר. אנחנו זועקים, אני מדברת פה היום לא בשם יפעת קריב ולא בשם החברה שאני עובדת בה, אלא בשם המגדלים. המגדלים מדממים, אנחנו באמת נמצאים במצוקה. עכשיו יש פה עוד דיון ועוד דיון ועוד דיון ואם אתה באמת רואה שכמות הייבוא שמגיעה לארץ היא גדולה והכמויות גדולות, בוא רגע אחד תגיד אתה 'סטופ כדור הארץ', בוא תקיים אתה דיון שקורא למשרדי הממשלה לחשוב מה אפשר לעשות.

אני דיברתי אישית עם שר הבריאות, פניתי אליו באופן אישי ובאופן לא פורמלי. שאלתי אותו על נושא הייבוא, שאלתי אותו האם הוא אישית מעורב בכמויות הייבוא שמגיעות לארץ, השר ענה לי "..לא, מי שמעורב בזה באופן אישי זה יובל לנדשפט.." ואני אומרת יובל, אנחנו יודעים וכולם מכירים את זה שאתה בפועל מנהל את העניינים ואנחנו עובדים איתך בצורה מאוד מאוד הדוקה על כל נושא, אנחנו מבקשים ממך בצורה של שיתוף פעולה וגם כתבתי לך את זה, בואו רגע אחד נעצור וביחד נסדיר את הייבוא. עשינו עבודה מאוד משמעותית ביחד על נושא הייצוא, אמנם אי אפשר לייצא כי יש לנו בעיה קשה מאוד עם התקן Eugmp, שכולם מכירים אותה. אבל שתי החלטות ממשלה על הייצוא וצו ייצוא, אי אפשר לייצא. על הייבוא לא התכנס דיון. אנחנו נמשיך להתדיין בזה ואנחנו מבקשים ממך, בוא תעצור בבקשה להסדרה. אם צריך להביא את השרים, תביא את השרים, אם צריך להביא את המנכ"לים, תביא את המנכ"לים, אבל התעשייה זועקת. אתה עשית פה מהלך מדהים, הפכנו את ישראל למובילה ואז אנחנו בולמים את עצמינו. השקענו פה מאות מיליוני דולרים, אנשים אומרים כבר שמיליארדים הושקעו, יש פה משפחות שלמות שמועסקות על ידינו ואנחנו רוצים להמשיך את הכלכלה הזאת וכן, אנחנו רוצים לפעול רק באופן חוקי. השוק החוקי מגלגל 100,000 שלידינו יש שוק לא חוקי ענק, אז אנחנו יכולים לתת עוד רישיונות ואנחנו יכולים לפתוח אותו, בואו נעבוד בשיתוף פעולה. הדיון הזה הוא לא מטרתו להילחם, הדיון הוא לפתור בעיות. הייבוא הוא בעיה שגורמת לתעשייה לדמם, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה יותר כי זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. אני רוצה להגיד יובל עוד בקשה אחת שיש לי אליך בפורום הזה, שני דברים שאני חייבת להגיד. נורא קשה ברמה האישית שאתה אומר שלא הגשנו את הניירת לוועדת המחירים. אנחנו חברות ציבוריות, אני עומדת פה בשם החברה שאני מייצגת אותה ועשיתי בדק בקרב חברות אחרות ושאלתי אותם, הגשנו את הניירת לוועדת המחירים ואנחנו מגישים מידי חודש. לא עושים שטויות, אנחנו עובדים על פי החוקים ועל פי הנהלים. אם החלטת ממשלה 224 מאפשרת לנו לייצא, אבל לא מאפשרת לנו לעבוד בחדרים נקיים כי עדיין לא הסדרנו את זה, אנחנו לא הולכים לנושא של החדרים הנקיים. בסופו של דבר אנחנו כל הזמן פועלים על פי החוק. אנחנו פועלים בצורה של פארמה מדויקת. הנושא של הייבוא כרגע גורם לנו לדמם, זו זעקה וזו זעקה של כולם. היום, בואו נקיים דיון עוד השבוע. אי אפשר לאפשר יותר ייבוא לארץ ללא שום סדר, ללא פרוטוקולים, ללא דיונים ואנחנו פה ביחד, לא אחד נגד השני. זאת הבקשה שלנו, ביחד בואו נעצור את זה. די, מספיק! תודה רבה יפעת. יוגב שריד בבקשה, מנכ"ל שיח. בוקר טוב, תודה. אני אהיה קצר באמת כי כבר דיברו פה על הרוב. אני רק אגיד שקודם כל באמת אני חושב שנוסדה כאן תעשייה מצוינת וחייבים להכיר בזה שיש לנו תעשייה טובה, תעשייה של חקלאות, תעשייה של ייצור וקנאביס עצמו בכלל אנחנו תעשייה טובה. אנחנו צריכים לשמור על התעשייה הזאת וגם ברכבת ההרים הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אני לא חושב שצריך להגיד ולצאת בהצהרות לעצור את הייבוא. אנחנו רוצים רגע להבין איפה אנחנו נמצאים על מנת שלא נסטה מפסי הרכבת שלנו. עכשיו אני יכול להגיד לכם גם על החברה שלי ספציפית שאנחנו היום לא מגדלים בשיא היכולת שלנו. אנחנו לא מגדלים בשיא היכולת שלנו בעיקר כי אין וודאות, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה, כמה ומה העתיד צופה לנו וזה לא רק מבחינת מטופלים, אני מדבר גם מבחינת ההיצע שקיים. אני חושב שאם תהיה לנו יותר וודאות, יותר שקיפות ושנדע לאן זה הולך, זה בטח יעזור לנו לתכנן ולהוביל את כל התעשייה הזו נכון. צריך להסתכל לטווח קצר ולטווח ארוך. אין ספק שבטווח קצר אפשר וצריך לעצור את הרישיונות האחרים, מה שנקרא הרישיונות הקונסטרוקטיביים. זה לא לעצור עכשיו הייבוא, קודם כל בואו נעצור את זה.

לגבי הייבוא - יובל אמר ולדעתי אולי הפתרון בין משרדי הממשלה יכול להיות נוהל הייבוא, כי אנחנו לא עוצרים את הייבוא. אם אנחנו מייצרים בנוהל הייבוא דברים טיפה שונים, לדוגמא הטוען של - - - או משהו כזה ומורידים את המילה הזאת, אז יכול להיות שזה יהיה הפתרון כדי לעצור כרגע עד שנסדיר ועד שתייצרו את הוועדה הזאת כדי להסביר לאן זה הולך ואיך זה הולך. אני חייב להגיד גם בתור יבואן ואני מייבא, אי אפשר להיות בטענה שאומרים שרצף טיפולי קיים בייבוא, זו נקודה ממש לא נכונה. אם יש רצף טיפולי זה אך ורק בגידול הישראלי והמטופלים חשובים לנו ואני חושב חשובים שהם חברים פה לכל מי שנמצא היום, גם החברות העסקיות הן מבינות שקודם כל המטופלים זה הבסיס שלהן ולכן אנחנו קודם כל חשוב לנו לייצר את הרצף הטיפולי הזה, רצף טיפולי יכול להיות אך ורק מגידולים ישראליים, הוא לא יכול להיות ממוצרים שמיובאים לארץ מחו"ל. אני מתעסק עם חו"ל, אני מתעסק בייבוא, פעם אומרים לי יש, פעם אין, תבוא עוד שלושה חודשים וכולי, זה בטח לא רצף טיפולי שאפשר לדבר עליו. אגב, גם לגבי איכות שזו מילה שנאמרה פה קודם. האיכות במדינת ישראל זה כבר מזמן לא מה שהיה בעבר. אני חושב שהאיכות ופה כן המטופלים מדברים ברגליים, האיכות במדינת ישראל לא פחות טובה מהאיכות של הייבוא וחשוב להגיד את זה וחשוב לעשות את זה. כשאני מדבר על הטווח הארוך זה הייצוא.

כשיהיה ייצוא גדול ומסחרי נוכל לדבר בצורה הרבה יותר משמעותית על השוק הזה בכללותו.

אני רק רוצה להגיד שהיו פה, השתמשתם בשני ביטויים זהים על מנת לציין שתי עובדות סותרות. אחת שההצבעה ברגליים שהשוק המקומי מנצח, זה אתה אמרת יוגב. ואתה אמרת מיקי, שההצבעה ברגליים היא שהייבוא מנצח. אז נראה לי שזו נקודה שאנחנו ניקח אותה על מנת לבדוק אותה,

אולי ליובל יש פרטים. אבל בסוף מישהו צריך להגיד, זה די פשוט להגיד מה המגמה. האם המגמה היא שצורכים יותר ייבוא או שהמגמה היא שצורכים יותר שוק מקומי?

ואז נראה מי צודק או שאני. כן יוגב אתה רוצה להגיד מילה? כן אני אסביר את זה, אני אחדד את זה. קודם כל היום יש צריכה מוגברת של ייבוא, גם בגלל נקרא לזה "טעמים ישראליים" שרוצים את המותג הבין לאומי. אז יש בהחלט צריכה וגם מותגים מאוד איכותיים של הייבוא. אני רוצה להגיד את זה, שיש מותגים מאוד איכותיים של הייבוא. עדיין אנחנו רואים, לפחות אני יכול להגיד ממה שאני רואה, אנחנו רואים בטח בשנה האחרונה חזרה גדולה מאוד וגם המוצרים הישראליים מתמודדים באמת ראש בראש עם הייבוא ואין כבר את הבעיות שיכלו לדבר עליהן לפני שנה וחצי, בעיות האיכות, שמוצר הייבוא הוא הרבה יותר איכותי. זה אני חושב שכולם יודעים להגיד היום. זה בסדר גמור. בסדר גמור אני לא התכוונתי שאתם, אני רק קפצתי כשראיתי שני ביטויים שמשדרים את ההיפך. אוקיי, עו"ד אריאל גרופר בבקשה, בקצרה. אני אגיד בקצרה ואני אצטרף לדברים שמאיר אריאל מבזלת אמר וכאזכור לדברים שאמר מיקי עופר מ-bol אם אני לא טועה בשם. אז ההפרדה הזאת בין יצרנים, מפעלי ייצור לבין מגדלים היא לא נכונה. בסוף כולנו בסירה אחת ולא סתם יש איתנו יבואנים, כמו יוגב שדיבר לפניי ואומר "חבר'ה צריך לעצור את הייבוא, אנחנו מאבדים שליטה". אז אנחנו קוראים גם ליבואנים עצמם להצטרף ואני גם מצפה

שבעלת השליטה בה זה התאחדות האיכרים, מי שמרימה את נס הדגל ונלחמת בכל נושא ורפורמת הייבוא בתחומים אחרים לבוא גם פה ולהגיד "אנחנו לטובת החקלאים". כי זה פשוט, בלי חקלאות קנאביס בישראל לא תהיה תעשיית קנאביס. לא יהיה מו"פ, המפעלים ייצאו מפה,

אז בואו כולנו נעזור לכולם על מנת שתהיה פה תעשייה ונעצור את הטירוף הזה, נקפיא אותו עד שנסדיר. אף אחד לא ייפגע, יש במחסנים מספיק קנאביס מיובא, מספיק קנאביס מתוצרת מקומית. המטופלים יש להם מלאים שיספיקו לחודשים רבים. תקפיאו, תסדירו, כולנו ביחד ובואו נייצר את התעשייה לתועלת כולנו.

אוקיי, תודה רבה. רני גורליק שגם ביקש את זכות הדיבור ואם יש עוד מישהו?

רגע, אבל לא צריך את כל המגדלים. רני, בבקשה. אין לי מה להוסיף על מה שנאמר, אני בהאזנה רם. אין כמוך, ראוי מאוד. כל מי שאומר את זה אני תמיד משבח אותו. טל פז מזרחי מהמשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל. אני לא צריך לחזור על השאלה, בבקשה. אני רוצה רק לדייק, עודפי הקנאביס הרפואי שעליהם אנחנו מדברים הם אשר למיטב ידיעתנו זולגים החוצה. אנחנו לא מדברים על זליגה מתוך הקנאביס הרפואי המיובא. בעניין הזה חשוב לי מאוד שתשמעו. לא הבנתי. גם אני לא הבנתי. לא, לא הבנתי את התחביר. אני אחזור על זה. כשאנחנו מדברים על עודפי קנאביס רפואי שאנחנו יודעים שהם זולגים, אנחנו לא יודעים ואני שוב פותחת פה סוגריים ואני מבקשת שרשות הדיבור בעניין הזה תופנה למיכל מלכה מחטיבת המודיעין על מנת שזו תצייר את זה בצורה מדויקת. אנחנו יודעים על עודפים שבעצם זולגים לשוק, אנחנו לא יודעים להגיד האם העודפים האלה נובעים מהייבוא או ממקור אחר בתוך הארץ ולכן אני מבקשת שתשמעו את התמונה המודיעינית בעניין הזה, כמו שהיא הוצגה גם בוועדת הכלכלה לא מזמן. אוקיי, תודה רבה. אני רק אגיד שאני גם לא יודע להגיד, אני רק יודע להגיד עובדה פשוטה, אם אתם כמשטרה יודעים שיש זליגה משמעותית,

ככל שאני מבין אמורים להיות הרבה יותר מוטרדים מזה מרק לענות לי על השאלה. אם יש זליגה בואו נעשה הכל על מנת לוודא שאין זליגה, זאת הסיטואציה. אחרי זה נבין כמה מהזליגה הזו זה מתוך הייבוא, האם בתוך השרשרת אספקה הזו יש איזו דרך שבה

גורמים באמת גורמים לזה לזלוג לשוק השחור.

אתם אמורים להיות מאוד מודאגים מזה. כל חודש יש במדינת ישראל. אף אחד לא אומר שאנחנו לא מודאגים ואף אחד לא אמר שאנחנו לא מבצעים פעולות רם, זה ברור לנו.

איזו תמונה מצטיירת לנגד עינינו ואיך אנחנו רואים ומטפלים בדברים הללו. אז אני אשמח אם תשמעו את שני הדוברים שחשובים בעניין

אני מבין שאתם לא היחידים שיכולים להגיע להחלטות על עצירה של ייבוא וגם בואו, אני לא חושב שאף אחד מאיתנו שש כרעיון לעצור ייבוא, זה לא דבר שהוא נכון, בסדר? בסוף אבל אנחנו רוצים לוודא שכשאומרים שוק חופשי הוא אכן מתקיים כשוק כזה, קודם כל כי המטופלים כנראה ירוויחו, בטח שבאיכות ואני מקווה שגם במחיר, ככל שהוא יגולגל אליהם ובוודאי שזה גם כנראה כרגע מה שטוב יותר למגדלים. עכשיו פה אני רוצה להגיד. עולים פה מגדלים, טוענים טענות ואני מאמין להם, אבל גם אם הם מגזימים בשני אחוז או בעשרה אחוז או ב-15%, אתם אמורים ממש להיות הכי מוטרדים פה, שתעשייה שלמה, שבעמל רב בשנים האחרונות התפתחה אומרת לכם פה, עולם בזום ואומרת לכם "אנחנו מדממים, אני לא יודע לשרוד את השנה הזאת". בעיניי אתם אמורים להיות הרבה יותר אקטיביים באופן שבו אתם רואים את הדבר הזה ולא לחכות שאולי יובל יגיד 'הנה זאת העמדה שלי על הגבלת הייבוא'.

תלכו אתם ותזמינו אתם אותי ואת האנשים האלה לפגישה ותגידו 'חבר'ה המצב גרוע מאוד, בואו נטפל בו'. בעיניי אם יש משהו כלכלי שמדמם אתם צריכים להיות הרבה יותר מוטרדים ואני יודעת שאת, ברמה האישית מוטרדת ועוסקת בזה, אבל אני אומר שאתם כמשרד וגם השרה צריכים לדפוק על השולחן ולהגיד 'אנחנו לא מרוצים מהמצב הזה', כמו שאתם עושים יפה מאוד בסיטואציות אחרו, כמו שהובלתם את החלטת הממשלה באוגוסט על הפתיחה של הייצוא ובואו נראה למה השוק הזה במצב כל כך גרוע. זה אמור ממש להדאיג אתכם ושביחד איתי ועם שרן השכל ומיכאל ביטון נצעד על מנת לטפל במצב הזה. המטופלים ירוויחו והתעשייה תרוויח,

זה ממש כבר ככה חצי סיכום של הדברים. המשרד לביטחון פנים, ענת מססה קינן, אני פונה אלייך - ברור לי שהתשובה חיובית, אבל אני רוצה שגם אתם תיקחו חלק בפגישה כזאת שנקיים ממש כמה שיותר מהר, בימים הקרובים. רק תעלי ותגידי בזום שזה בסדר. בשמחה, ברור. יובל לנדשפט, אני פונה גם אליך באותה השאלה ואם יש לך עוד משהו להוסיף לפני סיום הדיון, אז בבקשה.

ברשותכם, מאיר גם אמר פה דבר מאוד חשוב ממש לפני. ראו, אני לא מתבייש לומר את זה והנה זה כן בצד האישי, התחום הזה מאוד מאוד קרוב לליבי ובעיקר מראיית המטופלים כדי להביא פה ואין פה משהו, אין מדינות בעולם שקרה בהן דבר כזה. להביא משהו כל כך מורכב על הצד הרפואי שלו, הצד התעסוקתי והחקלאי ולהביא אותו למטופלים ויש בישראל מספר מטופלים שאין בשום מקום אחר בעולם ואני לא מדבר על מקומות שבהם זה לגליזציה כאילו, כל אחד שאומר שזה, זו החלטה פוליטית שלכם. נגיע גם לזה. נכון, נגיע יום אחד גם לזה ואנחנו כמשרד הבריאות לא מתביישים להגיד שאנחנו מקווים שמהר. כי את עמדתינו אמרנו בוועדת מררי.

לכן אני אומר, בתחום המטופלים ואין יקר לליבנו ביק"ר, קודם כל זה המטופלים כמו כל התעשייה שנוצרה פה ואמרתי את זה לא אחת גם למגדלים ולכל העוסקים, אתם הילדים שלנו. אתם הילדים שלנו וזה חשוב מאוד. האם אני מעדיף תוצרת ישראלית על פני תוצרת מיובאת? התשובה היא כן ולא רק בקנאביס, בכל דבר אחר. אנחנו קודם כל רוצים כחול לבן, אני מהדור שכחול לבן הוא מותג. אבל, כמו שאמרו פה כבר בדיוק, מאיר אמר וגם יוגב אמר, חבר'ה לעיתים הייבוא באמת הוא ממותג, הוא נוגע בדבר אחר שהחברות עושות עליו פרסום ונכון שאנחנו הבהרנו מה - - - פרסום על פי הפקודה ומה לא.

יפעת אני תיכף אגע במה שאמרת. לגבי הפרסום או לא וראוי שכל אחד יברור את דבריו, אני חושב שגם ראוי שיהיה ושנדון בנושא הפרסום על פי סעיף 42 לפקודת הסמים, הפרסום הראוי. אנחנו הבהרנו את עמדתינו לגבי הפרסום. אבל נוצר פה באמת איזה שהוא משהו ממותג ואינני יודע לומר האם מטופלים שקונים משהו מחו"ל,

הם קונים אותו בגלל המיתוג שלו או בגלל שהם התרגלו אליו והוא מייצר להם פתרון טוב יותר מהמיוצר בישראל. בכל מקרה הסוגייה פה היא סוגייה מדינית, סוגייה

אנחנו כיק"ר נבצע את מדיניות הממשלה. כמובן שנשתתף בכל דיון, נביא את כל הרובד המקצועי שאנחנו יודעים לומר אותו מתוך ראייה של בריאות הציבור. אבל קיימים פה נתיבים ואת זה ניסיתי לומר, שהם נתיבים מידיים, בין אם לעצירת ייצוא וייבוא זמני, עצירת מתן רישיונות חדשים. חבר'ה אתם נגעתם פה בדקה, אתם יודעים יש 1,206 כאלה שנמצאים בתהליכי רישוי העיסוק לחוות, לחוות ריבוי וכולי, כ-1,206 כאלה שעברו את השלב הראשוני ויש להם אישור ראשוני לפעול להשגת אישור. אולי גם הם ייכנסו אל השוק? חלקם יכול להיות באמת באותם רישיונות שנקראו פה "רישיונות קונסטרוקטיביים" זו לא המילה, האחזקה, זה לא המילה אבל אלו רישיונות שמאפשרים באמת לחלקם ולא לכולם, לחלקם לעסוק בתחום הקנאביס, אני רגע רק יאמר ואני נוגע במה שעלה קודם מפי התאחדות התעשיינים, אז מי שיקרא את נוהל 109 "..מאפשר ייבוא של חומרי גלם..", ניתן לייבא חומרי גלם,

רק אם גודלו בחווה בהתאם לתקן שקול לפחות לתקן הישראלי ועמדו בבדיקות ואתם יודעים, צריך לעמוד בהרבה יותר בדיקות כשמביאים חומר מחו"ל לישראל על מנת לאיין את החשש לבריאות הציבור, שמא הוא רוסס בחומרים לא ראויים, טופל בצורות לא ראויות או שאריות חומרי הדברה ומתכות. אבל אני אגע רגע במה שנגעו פה, כי צריך להבהיר את הסוגייה הזאתי של הרישיונות שנקראים פה "קונסטרוקטיביים",

אלו נקראים רישיונות "אחרים".

אתם שכל פעולה על פי החוק בתחום הקנאביס חייבת רישיון, לא היתר ולא בלה בלה בלה, רישיון. גידול, ייצוא, אספקה וכדומה וגם שימוש וזה כי זה החוק, לא כי נחמד לנו לעסוק בזה. אוקיי, יובל משפט לסיום. נוספה כשרות למתן רישיון "אחר" כי הבנו שיש כאלה שלא רוצים לגעת בסם. לא לטובת ייבוא. ליצור או לייבוא, אבל נוצרו גם כאלה שרוצים לעסוק בדברים האחרים שלו, כמו אתרים, אתר שיציג או אתר שיעשה סחר בקנאביס, אתר לסחר בקנאביס חוקי, בין מפעלים, בתי חרושת ואפילו להציע חלק מהמגוון למטופלים ולכן כולם נכנסים תחת ההגדרה של "רישיון אחר" ורישיונות אלה, אני חייב להגיד, הם לא בהכרח מיועדים לצורכי ייבוא וזו הגדה כללית לרישיונות שאינם מתכנסים ליתר סוגי הרישיונות ונבחנים. יש כאלה, הם עומדים כן בדרישות האיכות ונכון, דרישות איכות לקיים מערכת איכות, זה ברור, אם בם עוסקים במחשוב אז גם מערכות איכות בתחום המחשוב וכדומה. אבל זה נכון שקל להם, הם לא צריכים להקים אתר ושוב, האפשרות לעצור דברים כאלה היא לא סמכות שלנו. אוקיי יובל בסדר, אתה חוזר ככה על כל הדיון. זה בסדר, התמונה ברורה. אני אגע בדבר השני שאמר עו"ד אריאל גרופר, שחקלאות היא העיקר.

חקלאות היא באמת העיקר. אינני יודע, אני מכיר את עמדת משרד החקלאות כפי שהיא הוצגה לבית המשפט העליון ואינני יודע אם שר החקלאות ערך בה שינויים וכן אני חושב רם באמת, שראוי לשבת עם השרים כי הם קובעי המדיניות, שרת הכלכלה, שר החקלאות שאנחנו יודעים שהוא מעוניין דווקא לפתוח ייבוא בדברים אחרים, יכול להיות שהוא מעוניין דווקא בתחום הקנאביס

אפשר לעשות חצי חצי, קצת יותר ייבוא כמו שהוא מתכנן שגם ככה לא יוריד מחירים על פירות וירקות. זאת אומרת, אנחנו נבוא לקראתו על פירות וירקות והוא יבוא ויגביל קצת את הייבוא בקנאביס. זו נראית לי אחלה בשורה. אני לא יודע. לא, בזה לא פניתי אלייך. זו הייתה המלצה לציבור.

היה בהומור.

משפט לסיום עם המשפט שאמרת, כי אנחנו מסיימים. אני חושב שבאמת ראוי לקיים פה דיון מעמיק ומקצועי, שיתן לממשלת ישראל ולמקבלי המדיניות את כל הנתונים על מנת שהם יחליטו ויקבלו החלטה מדינית, שנפרוס להם את כל

יש פה החלטה שאין ספק שהיא משותפת למשרד החקלאות, משרד הכלכלה, גם למשרד האוצר ובנושא של הפיקוח גם היה לי פה. חמישה משרדים: המשרד לביטחון פנים, משרד החקלאות, משרד הכלכלה, משרד האוצר ומשרד הבריאות.

רגע ומשרד המשפטים רם, סליחה.

תודה רבה יובל. ממש מבקשת את זכות הדיבור ליאור

ממש בקצרה ליאור, אנחנו מסיימים. ממש בקצרה, אני תמיד קצרה ואשתדל גם להיות תכליתית. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, זה מלווה אותנו בכל הוועדות וצריך שזה ייאמר. אנחנו פעם אחר פעם עולים לדבר, כל המגדלים והיבואנים ומבקשים להקפיא ולהסיר את הייבוא. לא ראיתי עדיין באף וועדה ואני מאוד מקפידה להיות בכולן, ייבואן שבא ומסביר למה חייבים להמשיך את הייבוא. אני רואה מדינה שנלחמת על מדיניות וזה אחלה, ואני רואה מצד שני תעשייה, שכל התעשייה כמקשה אחת פשוט מבקשת "תעצרו,

תסדירו, תחזירו". אין בעיה ואנחנו לא אומרים תעצרו את הייבוא ואנחנו לא אומרים תהרגו אותו,

אז עם כל הכבוד לכל מה שקורה במחשכים, יש וועדות, כולנו עליהן, כולנו כאן יבואנים ומגדלים מבקשים להקפיא ולהסדיר. אז אני לא יודעת המדינה יכולה להמשיך להילחם על מדיניות, אבל אני חושבת שמעבר למדיניות יש כאן חיים אמיתיים ואנשים אמיתיים שהשקיעו וסליחה, אני לא אוהבת לתקן את מאיר, הוא באמת בן אדם יקר וחכם והוא גם כאן שנים לפנינו בתעשייה, לא הושקעו אחד וחצי מיליארד ₪, הושקעו מיליארדי שקלים ואין רק 1,000 משפחות אלא עשרות משפחות שנתמכות בתעשייה הזאתי,

אז זה רק היה חשוב לי להגיד. חוץ מזה הערבה אחרונה ואני מסיימת. מחיר הקנאביס במדינת ישראל הוא מחיר הקנאביס הזול ביותר בעולם תחת תקינת ה-gmp,

זהו, זה נתון ואפשר לבדוק אותו, זה מוכח. אם צריך אני אעביר את החומר לוועדה. מה אבל את טוענת בזה ליאור?

היה לכם דיון על המחירים קודם, פשוט לא נתנו לי להתפרץ לדיון וזה בסדר. אין מחיר יותר זול ממחיר הקנאביס הרפואי במדינת ישראל תחת תקינת ה-gmp בשום מקום בעולם. זהו, זה מה שהיה לי להגיד, תודה. תודה רבה. אוקיי, אני מסכם את הדיון. קודם כל תודה רבה לכל מי שנכח בדיון וכל מי שהיה איתנו בזום.

אני ככה לוקח את מה שליאור אמרה בסוף. מאוד מתסכל, גם אותי אבל אני לא רק שלא הולך לבטל, אני הולך להגביר, שבסופו של דבר אנחנו עושים פה דיונים בכמה וועדות, אבל המציאות נשארת על כנה. אני אומר את זה דגם למשרד הכלכלה, גם למשרד לביטחון פנים וגם למשרד הבריאות, אתם אמורים בעיני להיות הרבה הרבה יותר מוטרדים מהמצב ממה שאתם, באופן שבו זה משתקף בדיון,

אני לא יודע מה קורה כשאני לא רואה, אני אומר את מה שאני רואה. בסופו של דבר אני כמובן אומר את זה לשרים שלכם ואני גם אדבר איתם באופן אישי, הם צריכים מחר בבוקר לדפוק על השולחן ולהגיד "יש פה תעשייה אדירה שיכולה לגלגל הרבה מאוד כסף", ראו החלטת הממשלה מאוגוסט וההערכה כמה כסף המדינה תוכל להכניס מהייצוא ומה יקרה ובגדול זה לא קרה. עכשיו אנחנו כבר בפברואר ואם אני לא טועה ההחלטה הזו היא מיום ה-4 או ה-5 באוגוסט 2021 בהחלטת הממשלה, חצי שנה עברה. אתם אמורים לדחוף את זה בכל הכוח על מנת שנצליח לבוא ונדבר בעוד כמה שבועות צריך להתקדם עכשיו או אתמול, אז בעניין הזה אני חושב שצריך להתקדם הרבה יותר מהר. יובל אני אומר לך את מה שאמרתי בתחילת הדיון, לדבר על שוק חופשי זה אחלה, אבל אין שוק חופשי, יש שוק מתוכנן. יש שוק מתוכנן קודם כל כי אנחנו יודעים כמה אנשים צורכים אותו, כן? ואנחנו יודעים מה הכמות שמותרת להם ושוק חופשי בכל תחום אחר אנשים יכולים לעשות מה שהם רוצים, לצרוך יותר, להגביר צריכה לעצמם, למשפחה, לחברים, למפעל ופה זה לא יכול לקרות. השוק הזה מאוד מאוד מוגבל. בסוגריים, יש וועדה כרגע במשרד הבריאות שדנה בשאלה של הסמכויות ואיזה רופאים, הכשרות, סוג ההתוויות, אני לא נכנס לזה אבל אנחנו גם, מאוד מעורבים בזה, גם שרן וגם אני עם משרד הבריאות ובהובלת השר וזה באמת כדי להוביל גם שם שינוי והלוואי שהשינוי הזה יגיע אגב, זה ירבע את המעגל בכיוון אחר, אבל אנחנו עוד לא שם אז אני לא רוצה לצאת בהצהרות, אני רק מקווה שגם שם נביא בשורה, כי היא בראש ובראשונה תיטיב עם המטופלים שהם אלה שבשבילם אנחנו פה. אני אומר, אתם צריכים להיות יותר מוטרדים. לא דיברנו על כל שאר הדוגיות היום, אבל יש עוד הרבה סוגיות. לא דיברנו על אבטחה, על סוגיות העובדים ועל כמה השינוי שם הוא באמת מוצלח ועוד הרבה ועל התקינה ועל המו"פ, כל הדברים שאני שולף מהראש שלא מספיק נגענו בהם היום, אבל היה לנו חשוב להתמקד ספציפית. הדבר המיידי שאנחנו עושים פה וכבר אביגייל מהצוות שלי ואני כבר מתכתבים על מתי זה יקרה, זה לזמן דחוף פגישה עם כל משרדי הממשלה הרלוונטיים. אני אזמין גם את חברת הכנסת שרן השכל וחבר הכנסת מיכאל ביטון, מבחינתי הם שותפים ואנחנו נעשה פגישה ביחד, רק שלנו, כדי שאתם תיקחו אחריות, כל אחד בצד שלו על מנת לתקן מחר בבוקר כמטאפורה את הבעיה. זה מה שצריך לקרות פה ואחרי זה הלוואי והוועדה הזאת תהפוך להיות וועדה שהממשלה תגדיר "וועדה בין משרדית", לי אין את הסמכות לכך, זה הממשלה צריכה לעשות. אבל במסגרת מה שאני יכול לעשות אני אעשה את המקסימום על מנת לטפל גם במה שהמטופלים מקבלים וגם בתעשייה הזאת, שהיא תעשייה אדיה ואם אני לוקח את מה שליאור אמרה בסוף,

שאלפי משפחות מושפעות ממנה, תעשייה אדירה. גם כמסר לתעשיות, שכשהמדינה משקיעה בתעשייה ואחרי זה היא סליחה "מפילה" אותה, אז למה שאנשים יסמכו על השוק המקומי, כלומר על התעשייה פה? איך הם יידעו שהם יכולים להקים מפעלים, מדהימים באמת, על עשרות דונמים, עם השקעות, עם אבטחות,

איך אם אחרי זה לא עומדים לצידם כשהם קורסים, או לא מספיק עומדים לצידם כשהם קורסים.

אני נועל את הדיון ואני מבטיח כמו תמיד, שאנחנו הולכים רק להגביר את העוצמה שלנו בנושא הזה. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 11:38.